פעילות ענף התערוכות המקצועיות בישראל. אני מוכרחה לומר שזה ענף שעולה מפעם לפעם על שולחן הוועדה ובכל פעם אנחנו אומרים גם לחבר הכנסת מיקי לוי שנקדיש לזה דיון ייעודי, אז לבקשתו אנחנו אכן עושים את זה ואנחנו נאפשר לחבר הכנסת מיקי לפתוח. לפני כן משפט שעכשיו בשיחת החולין יצא שעלה וצף, אנחנו כל הזמן מדברים מול משרד הבריאות, אבל צריך לומר ביושר, התפקיד של משרד הבריאות הוא לדאוג לבריאות והתפקיד שלנו כאן בוועדה זה לאזן את הבריאות עם הכלכלה ומיקי לוי רוצה עכשיו לדבר בעיקר על הכלכלה,

בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה, גברתי. תודה רבה על ההיענות לקיום הדיון החשוב הזה. בין יתר הדברים שהוועדה טיפלה ובין יתר הדברים שלקחנו על עצמנו לקחתי על עצמי את הנישה הזו של קידום מתווה להחזרת פעילות של ענף התערוכות המקצועיות בישראל. אני רוצה להסביר. אין מדובר בתערוכה שמוכרת רהיטים ומקררים, לא, מדובר בתערוכות מקצועיות ששם יש פעם מוצרי מזון, פעם מכונות חקלאיות עם זה, תיכף ידברו אנשים שמבינים יותר איזה תערוכות, או פעם לא יודע מה, משהו שהמציאו בישראל, טכנולוגיה וכהנה וכהנה. לא מדובר בתערוכה מסחרית שהציבור הרחב מגיע, קונה מקררים, קונה תנורי חימום או מזגנים, ממש לא, אלא מדובר בתערוכות מקצועיות. למשל תערוכה שעומדת בפתח, לתחילת החודש העשירי, היא תערוכת מזון של יצרנים ישראלים. תערוכת המזון הזו שואבת לתוכה קניינים מקומיים, קניינים מכל העולם, התחדשו הטיסות, גם חלקם יגיעו, חלקם גם יראו שכל מוצרי המזון יהיו מרוכזים בזום ויוכלו לקנות אותם דרך הזום. אני גם קיבלתי פניות מקהילות יהודיות בעולם שהתערוכה הספציפית הזו מאוד מאוד חשובה להם כי יש שם מוצרי מזון ישראליים כשרים ויש סופרים כשרים בכל העולם והם רוצים לרכוש על ידי קניינים שלהם ולכן זה בא מכל הפינות. מדובר ב-12,000 עובדים במקום, ממכין הסנדוויצ'ים עד המנקה, עד המאבטח ועד התאורן ועד הבודק בשער וכו' וכו'. 12,000 עובדים בתערוכות מקצועיות מכניסים כ-20 מיליארד שקל תרומה לתוצר. 20 מיליארד שקל, שתבינו. ה-12,000 עובדים, אני מכפיל אותם בשלוש או ארבע נפשות בממוצע, אני לא יודע כמה, זה המון אנשים שחיים על המקום הזה. 20 מיליארד שקל לתוצר בימים טרופים אלה זה המון המון כסף. האנשים שאמונים שם, ואני קיימתי איתם ישיבות, כבר הכינו את התו הסגול, לקחו והכינו את התו הסגול, יש שליטה מלאה על כל כניסה להאנגר, אפשר לבדוק חום, אפשר להגביל את מספר הנכנסים, אפשר לדאוג שהמטרים יהיו על פי אמות המידה שיקבע המשרד. הכי מחמיר,

כי מדובר בהאנגרים גדולים, שיקבע משרד הבריאות. הפתיחה שלהם מאוד מאוד חשובה, הם מוכנים לפתוח מחר בבוקר, אבל מכיוון שיש הכנות ומכיוון שיש תאורנים ומכיוון שיש פרסומות אז בסופו של דיון, אני כבר מקדים ואומר, אני לא רוצה ל-1.9, אני רוצה להניע את הכלכלה כי אפשר יותר מכל מקום אחר, יותר ממטוס, יותר מרכבת קלה, לשלוט על האנשים שנכנסים להאנגר הענק הזה שהוא בגודל של שלושה מטוסים, בגודל של חמישה קרונות רכבת קלה בירושלים ששם נדחפים 150 איש ולא שומרים, לצערי, כמו שצריך. רק לידיעתכם,

זה מצוין, זה בסדר, אני מברך על כך, שמרו על הכללים, ולא הייתי מעז לבוא ולהגיד את זה יום לפני כדי לבטל בצורה כזו או אחרת את הבחינה, זה חשוב כי גם אחיות חסר למדינת ישראל.

גם למתווכים וגם לעוד מקצועות נוספים. אני בכוונה נתתי את משרד הבריאות, הוא קרוב ללבי. אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה באמת, עם כל האחריות שהם לוקחים על עצמם אני לא רוצה להיות במקום פרופ' גרוטו אפילו אם היה לי תואר פרופסורה.

יש לי את הצרות שלי. אתה מחייך מתחת למסכה. אז מה אתה מציע? אתה אמרת לא ה-1 בספטמבר. אני הזמנתי ברשות הוועדה שלושה מהמנהלים של גני התערוכה בתל אביב, אפשר לפתוח כי המרחק בין האנגר להאנגר הוא עצום, אפשר לפתוח כי אפשר להגביל את מספר הנכנסים לכל האנגר, לבדוק להם חום בכניסה. אפשר שם לעשות בדיקה יותר מכל מקום אחר, יותר מאשר בקרון רכבת קלה בירושלים או באוטובוס בירושלים. אנחנו מוכנים, ואני אומר את זה בשמם, לעמוד בכל ההוראות המחמירות של משרד הבריאות, 20 מיליארד שקל לכלכלה הישראלית, 20 מיליארד שקל תוצר, זה חשוב לי כאיש כלכלה מאוד מאוד מאוד. לכן אנחנו נמלא את כל ההוראות. אני מבקש לקבוע תאריך, מכיוון שהכול מוכן, אפשר לבוא ממשרד הבריאות ולבקר ולבדוק, הכול מוכן על פי התו הסגול המאוד מחמיר, האנשים שם הכינו, אני מבקש ב-15.9 לפתוח לפתוח לפתוח.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו נאפשר לאורחים כאן לפי סדר הרישום לדבר. נתחיל עם ישראלה אינשטיין.

יו"ר ענף התערוכות. ישראלה שטיר אינשטיין, אני הבעלים של קבוצת שטיר, חברה שמארגנת תערוכות. אני מודה למיקי לוי ולוועדה הנכבדה על זה שהזמנתם אותי להציג את העמדה שלנו ואני אמשיך, לא אחזור על מה שמיקי אמר, אבל אני רוצה להבהיר, תערוכה מקצועית זו תערוכה שהיא יותר בטוחה מקניון, בטוח מתערוכת הלגו שמתקיימת עכשיו בחולון עם כל הילדים, שאין לי מושג למה מותר שתהיה תערוכת לגו. היא חשובה מאוד. חשובה, אבל גם היה חשוב - - - מאוד חשובה. אבל גם פרופ' גרוטו יודע שהיה בטח חשוב כנס ותערוכה, שהייתי צריכה לקיים והוא נדחה, של מנהלי בתי חולים ושל קידום כל מיני פיתוחים של ציוד רפואי. בטוח שבאירוע כזה אנשים ייזהרו ויודעים איך לא להידבק ויודעים כל אחד מי נכנס. אף אחד לא יכול לבוא לתערוכות שלנו, אנשים לא יכולים לבוא בלי שהם נרשמים מראש, הם חייבים להירשם, אנחנו יודעים את הפרטים של כל אחד ואם יש כאלה שלא נרשמו מראש באתר, אם הם מגיעים למקום אפשר לסדר, בדיוק כמו שיושבים כאן עם חלונות כאלה, הם צריכים לפני כן למלא טופס עם כל הפרטים האישיים שלהם, הם צריכים למדוד חום, הם צריכים לתת הצהרת בריאות ויש את כל האמצעים בשביל לפקח על זה שזה יהיה מאה אחוז לפי כל דרישה ויותר. אפשר באולמות של אקספו תל אביב, יושב לידי מנכ"ל אקספו תל אביב, שהם מאוד גדולים, 5,000, 6,000, 10,000 מטר, להחליט מה שכבר בזמנו ניהלנו דיונים עם פרופ' גרוטו, אחד לארבעה או אחד לשבעה בזמן נתון לאנשים, לשמור על מרחק. לא נוגעים שם, לא קונים שם, מסתובבים בשביל לראות. גם אם אנחנו מדברים על תערוכת מזון שאמורה להיות בסוף חודש נובמבר, זו תערוכה של קניינים, אסור בשום אופן להכניס קהל רחב כי זה רק מפריע לעשות את העסקים. חברות מגיעות בשביל להציג את המוצרים שלהם לרשתות, לבתי מלון, למסעדות, לקייטרינג, כל מי שבא לשם זה רק אנשי מקצוע, הם באים בשביל להתרשם ממוצרי חקלאות חדשים, ממוצרי מזון חדשים, מכל מיני פיתוחים חדשים, וכמובן, כמו שציין מיקי, הם גם מקבלים פניות דרך סוכנים מקומיים מכיוון שאנחנו כרגע לא בונים על חו"ל. אם אפשר יהיה אדרבא, אבל אנחנו כרגע בונים רק על שוק מקומי ואנחנו אומרים שמבחינת השוק המקומי יש כאן קניינים שקונים עבור כל אותן חנויות בעולם שמחפשות מזון כשר, שזה מאוד חשוב ליהודים, בטח לפני ראש השנה. עכשיו אנחנו ממש ממש מתחננים לפתיחה כי זה תהליך, אם אני לא יודעת היום, כשאני יוצאת מכאן, שב-15 בספטמבר יש לי אור ירוק, בתנאים שאנחנו נעמוד בהם, לא יהיה השנה כי 2020 כבר אבודה ולא יהיה השנה כלום. אני רק רוצה להראות לכם, אנחנו היינו אמורים לעשות תערוכה של חשמל ואנרגיה, מקצועית לגמרי, חברת חשמל, כל מיני מתקני אנרגיה, במאי 2020, כשהתחילה הקורונה דחינו אותה לאוקטובר, אותו פרוספקט עם תאריך אחר, לאוקטובר 2020, עכשיו אנחנו כבר דחינו אותה ליוני 2021 ולא נוכל לקיים גם ביוני 21' אם אנחנו לא יודעים שזה נפתר. הענף הזה, גם אם אומרים לו לפתוח זה לא חנות שיכולה מחר לפתוח את העסק כי צריך להתארגן, החברות צריכות להתארגן. את זקוקה להם, אפשר למסור את הפרסומים האלה למזכירות הוועדה? לא, הדברים ברורים, חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו מכירים את זה. זה נותן יותר עוצמה, אני מכיר את הסיפור. אנחנו לא צריכים שיציירו לנו. ואחד הדברים הכי חשובים, מעבר לאינטרס של הענף שאני מייצגת אותו בתור בעלים של חברת תערוכות ובתור סגנית נשיא באיגוד לשכות המסחר, מעבר לזה לפי הנתונים מאתמול בבוקר שהתפרסמו בכל העיתונות וכמובן בכל המדיה על המיתון הנוראי שהמדינה נכנסת אליו, כל תערוכה מקצועית כזו היא מנוע שמניע את המשק. היא מעסיקה כמות אדירה של אנשים מסביב, לא רק בעסקים בין האנשים בתוך התערוכה, מסביב, קייטרינג והסעות ומוניות ובתי מלון וכל מה שמסביב, זה מניע את הכלכלה, זה חשוב. תודה לכם. תודה רבה, ישראלה. אני רק אחדד, נאמרו כאן דברים אז תראו שאנחנו שומרים גם על ערנות, דיברת על תערוכת המזון בנובמבר, היא לא רלוונטית לראש השנה, אבל זה לא מוריד מהחשיבות שלה ומכך שצריך ורצוי להיערך. לגבי העניין של יציאה היום מכאן, מהוועדה, עם החלטה שזה ייפתח ב-15 בספטמבר, לצערי הרב לנו אין סמכות.

לאף ועדה בכנסת אין סמכות להחליט, זה קבינט הקורונה והממשלה מחליטים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו נבקש, בדומה לדיון הקודם, שימצאו את הפתרונות. אבל לפני כן נרצה לשמוע למה אתם - - - אני רוצה לתקן, אני לא התכוונתי לראש השנה, התכוונתי לפסח. אם הם לא יזמינו עכשיו אז לא יהיה להם בפסח.

נתתי לך את האפשרות, לפחות שבפרוטוקול זה יתוקן. תודה רבה. חיים עוז, בבקשה, ואחר כך תמיר. יש פה בלבול מושגים, הכניסו את התערוכות לקבוצת מונחים של יריד ושל כנס. תערוכה זה מושג אחר לחלוטין, היא תערוכה מקצועית, היא מיועדת לאנשי מקצוע, זה לא פתוח לציבור הרחב, זה פתוח רק לציבור שאליו מיועדת התערוכה. ישנה שליטה במוזמנים, בנרשמים, ישנה שליטה בכניסה, ישנו פיזור של ביתנים, כלומר זה לא שונה ממתכונת פחות או יותר בראייה כוללת כזו של קניון, של ביתנים, של חנויות. ישנה שליטה אבסולוטית על מי שנכנס, ישנו רישום. מאז ה-14 במרץ הענף הזה מושבת לחלוטין, אפס פעילות. גם לא ניתן להניע שום תהליך בתהליכים האלה. 12,000 איש שעובדים בצורה ישירה הם מובטלים מעבודה ועוד קרוב ל-100,000 איש במעגלים השונים שבצורה כזו או אחרת נפגעו. המטרה הראשונית היא בראש ובראשונה ליצור איזה שהיא ודאות עסקית. צריך למצוא כמובן את האיזון הנכון בין הבריאות לבין העסקים, אין שום כוונה ליצור איזה שהיא פגיעה, אבל לא התקיים מאז ההחלטה על סגירה, על אי פעילות, איזה שהוא דיון מקצועי על סמך נתונים, לא קיימים נתונים, מאחר שזה היה סגור לחלוטין. היום אני יכול להגיד לך שלא היה אף מאומת ואף חולה בתערוכות, פשוט לא היו תערוכות, אז אין לנו כאלה. לא היו נתונים ולא הוצגו בפנינו נתונים על מנת להגיד למה לא לפתוח. ישבנו עם פרופ' גרוטו, עם משרד האוצר ועם משרד הכלכלה וגיבשנו מתווה לפתיחה ב-14.6. לצערי בעקבות העלייה בתחלואה העניין הזה נדחה, אבל מאז ועד היום המשרד וכולנו יודעים פחות או יותר איך להתנהל, איך לא ליצור התקהלויות, איך ליצור רישום, איך ליצור ריחוק, איך להתגונן, איך להחיות את הכלכלה לצד הסכנה הבריאותית והדבר הזה,

אי אפשר להתנתק לגמרי מהצד הכלכלי מפני שתערוכה היא פלטפורמה ליצירת עסקים. ברגע שאין את הפלטפורמה הזו ליצירת עסקים ישנה ירידה בעסקים והכוונה שלנו להחיות את הכול ביחד, גם לשמור על הבריאות וגם ליצור את הוודאות הזו. תודה רבה, חיים. אנחנו רק נחדד ונאמר שזו הסיבה שלא ביקשנו נתוני הדבקה כי פשוט לא הייתם פתוחים, אבל אנחנו כן נבקש את ההתייחסות. תמיר דיין, בבקשה. צהריים טובים,

אני מודה גם לגברתי יושבת ראש הוועדה, גם לפרופ' גרוטו, גם למיקי שמקדם את התחום ולכל הנוכחים, גם על הזמן וגם על האפשרות להשמיע את קולנו. אני תמיר ואני מנכ"ל אקספו תל אביב, מה שנקרא גני התערוכה. גברתי ביקרה בגני התערוכה לפני כמה שבועות, שמונה ביתנים, 300 דונם של כרי דשא ומרחבי ענק, ביתנים שכרגע את חלקם מאכלסים ציוד רפואי של משרד הבריאות ולא תערוכות וכנסים וזה מאוד עצוב.

היינו יחד עם השר. נכון, וזה מאז מרץ. אנחנו מדברים פה על תערוכת המזון, זה לא תערוכת המזון, אני ארגון ציבורי, אני תאגיד עירוני בשליטה מלאה של עיריית תל אביב, האינטרס שלי פה הוא אינטרס ציבורי ואינטרס כלכלי, תערוכת המזון היא אחת מני עשרות תערוכות שמתקיימות באקספו תל אביב מדי שנה, תערוכה של תעשיות רפואיות, תערוכה של ווטק, של טכנולוגיות מים, תערוכה של HLS של home and security, תערוכות של אבטחה, תערוכות של סייבר, תערוכות של 8200, יש אצלנו המון המון תערוכות שהן בעצם מדרבנות ומזרזות תעשייה ישראלית שבה הם שמים את המוצרים שלהם לתצוגה ולעסקים ובעצם על ידי זה מקדמים את התעשייה הישראלית. האבסורד הוא שמאז מרץ אצלי סגור לחלוטין. כפי שאמרה ישראלה, היום תערוכת הלגו מקבלת אלפי אנשים בחולון, המוזיאונים מקבלים אלפי אנשים, דקטלון מקבלת אלפי אנשים, איקאה מקבלת אלפי אנשים, פה אצלי אין ילדים, יש רק מבוגרים, יש פיקוח שלי צמוד, של תאגיד ציבורי עירוני שיש לי אינטרס שהדברים יתנהלו בצורה הכי טובה שאפשר. יהיה רישום מראש ככל שאדרש לרישום מראש, יהיו פינות חיטוי, אנשים מבוגרים, לא מתקרבים אחד לשני, הם רוחצים ידיים, הם מקפידים על היגיינה, תהיה תחלואה נמוכה. תערוכה לא שונה ממוזיאון, רק שבתערוכה האינטרס הוא כלכלי בעוד במוזיאון ובמקומות אחרים האינטרס הוא תרבותי. אני צמצמתי חלק מהעובדים אצלי, ההעסקה הישירה של ענף התערוכות זה אלפי עובדים שאתם שופכים לשוק בהחלטה שלכם. מעבר לזרז הכלכלי ולאלפי העסקים שייהנו מזה שיתקיימו אצלי תערוכות, התעשיות הרפואיות, הפרמצבטיות,

ה- home and securityוכל הדברים שציינתי קודם. כל מה שאני מבקש זה להחיל את אותם כללי היגיון שהחלתם על הקניונים, על מוזיאונים, על דקטלון ועל איקאה ועל תערוכת הלגו גם על התערוכות אצלנו, יש לזה תרומה מאוד מאוד משמעותית לכלכלה הישראלית. הסיכון של התחלואה וההדבקה מאוד נמוכים. הבעיה היחידה,

של התחום הזה זה שלא היה לו קול ושופר ובשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו שוב מודים לכם על ההזדמנות להשמיע את קולנו. תודה רבה, תמיר. יש לנו בקשות דיבור מהזום? לא. בבקשה, חבר הכנסת רזבוזוב. ממש במשפט. אני שמעתי את הדברים כאן ובאמת אנחנו חוזרים לאותו מצב כשענף אחד לא מבין למה פתחו את הענף השני כשאין שום היגיון. התערוכות הן תערוכות מקצועיות, כמו שאמרת, והתיירים לא יכולים להיכנס לארץ אז גם ככה אתם בהפסדים וככל שאתם לא מקיימים, לפחות אתם יכולים איכשהו להתאזן כשאתם מקיימים משהו והאורחים שלכם זה אזרחי ישראל, לתת לכם לפחות איכשהו לשרוד. אז באמת שאין שום סיבה שבאמת ענפים אחרים פתוחים, במיוחד שהתערוכה הזאת, כמו שאמרתם, בדרך כלל זה בתשלום והאנשים שבאים, יש שליטה על האנשים שנכנסים.

לא רואה שום סיבה, אז אני באמת מחזק אתכם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת רזבוזוב. אתה רוצה להוסיף?

אני מבקש להסתכל לא רק על הצד הכלכלי, אלא גם על נושא התעסוקה. כל הכוונה היא להחזיר גם עובדים למעגל התעסוקה והפתיחה של התערוכות תיצור בצורה מיידית 6,000 איש שיחזרו לעבודה.

זה 12,000, אבל בצורה מיידית היא תחזיר 6,000 איש לעבודה ועוד במעגלים הנוספים. כלומר זה לא רק ליצור את הפלטפורמה הכלכלית, אלא באמת להניע גם את החזרת העובדים לעבודה. לא הכוונה בפיצוי או משהו כזה, הכוונה היא להחזיר וליצור מקום עבודה. קודם כל ברורה הנקודה והיא עוברת כחוט השני בכל הדיונים, אנשים רוצים לעבוד, הם לא רוצים פיצויים. ותנו לנו את האחריות על זה. אנחנו רוצים לקחת אחריות, תנו לנו את האחריות על זה.

תודה רבה. את רצית משפט, אבל באמת משפט. אני רציתי לומר שאם באמת אנחנו לא נוכל לחזור לעבודה אז גם אצלי האנשים שנמצאים היום אני מחזיקה אותם ואני אצטרך לשלוח אותם. הדברים ברורים, הנושא ברור. אדוני, רצית להתייחס? כן. שוב שלום ותודה. אייל הלוי, מנכ"ל קבוצת פראגון, אנחנו חברה שעושה תערוכות וכנסים בינלאומיים. הייתי פה כבר בוועדה והייתי רוצה רק מילה קצרה לפרוטוקול של הערכה לוועדה על מה שעשיתם בעבר ועושים. זה עזר, הפגישות הקודמות עזרו וראינו תוצאות ואני מקווה שזה יקרה גם הפעם. אני רוצה גם לחזק וגם להבהיר שעולם התערוכות והכנסים די ביחד, אבל דרך התערוכות יש כנסים קטנים והפוך. ברור לי הנושא של הבריאות ולפני שלושה חודשים הייתה שיחה עם פרופ' גרוטו על מתווה שנכתב בנושא תערוכות, על מטר מרובע לאדם וכמה כנסים לצד תערוכות מותר לשים, כל אמצעי הבטיחות כבר ניתנו. אנחנו יודעים שזה דבר דינמי בגלל שהנושא של הבריאות חשוב והעלייה בתחלואה וירידה וכל הדברים האלה לא כמו נושאים פיננסיים, פה זה צריך להינתן על פי הדינמיקה של התחלואה, אבל יש דרכים לפתור את זה, יש דרכים לפתור את הנושא של תערוכה. אפשר לעשות תערוכות במטוס ואז לא תהיה בעיה ואז למעשה זה דומה. תערוכות בינלאומיות וכנסים בינלאומיים יכולים להתקיים חלקית, אם צריכים להביא מרצה מסוים שיהיה בזום זה אפשר לעשות, אבל פה הנושא של תערוכות וכנסים חייב שייכנס לעבודה מיידית. פרק הזמן שלוקח לעשות את זה הוא חצי שנה, מדברים על חזרה לעבודה, מדברים על דברים שקיימים היום, אנחנו לא רואים שום הבדל בין מה שמתקיים היום, דברים שמאשרים לקיים אותם, לבין הנושא הזה.

אני חושבת שהוא עלה בצורה מדויקת ומחודדת. אני, ברשותכם, רוצה לשמוע את משרד הבריאות. אני רוצה רק להוסיף, גם אנחנו וגם אייל יכולים לעשות תערוכות גם בלי כנסים, זאת אומרת הכנסים זה תוספת. בואי תני לי לנהל את מה. תודה רבה. פרופ' גרוטו, קודם כל התייחסות שלכם למה לא מאפשרים להם לפתוח. כשאני אומרת להם אני כן מכוונת גם לתערוכות וגם לכנסים המקצועיים.

יש גם כנסים בבתי מלון, יש לנו הרבה מבקרים בבתי מלון, אבל כנס מקצועי בבית מלון אי אפשר לעשות גם עם פחות אנשים אפילו מאלה שנמצאים בבריכה. איזה סיבה יש לנו לא לאפשר להם לפתוח? בסך הכול היה לנו מתווה שישבנו עליו ביחד והוא סוכם והיה מוסכם על כולם ואז התחילה עלייה מרשימה בתחלואה ונאלצנו חלק מהדברים לסגור בחזרה וחלק מהדברים שתוכננו להיפתח לא נפתחו. אבל למה דווקא הם? על מה זה יושב?

אני לא אעשה רשימה כאן של כל הדברים שנסגרו, אבל היו הרבה מאוד מגבלות שנכנסו מחדש ואני לא צריך לפרט אותם. כרגע התוכנית, כמו שאמרתי גם בדיון הקודם ובדיונים קודמים, שב-1 בספטמבר אנחנו מתכננים להגיע עם המתווה שיכלול גם בין היתר מענה לכנסים ולתערוכות המקצועיות, כשבעצם המטרה היא שיהיה מתווה אחיד. כמו שגם דיברת, חבר הכנסת מיקי לוי, מתייחסים לגודל ובתנאים הכלליים ולצורך העניין אם זה משהו דומה לקניון זה יהיה כמו קניון. זאת אומרת אם זה תערוכה זה יותר דומה לקניון, ואם זה כנס זה יותר דומה לאירוע תרבות, או שאם יש בו שילוב של אוכל אז הוא דומה למסעדה, בעצם יש פה את כל המרכיבים שצריך לשקלל אותם. כמו שאמרתי לכם גם בשולחנות העגולים, זו המטרה שלנו, ב-1.9 לצאת עם זה.

לא חייבים לאכול בכנסים המקצועיים, אפשר לאכול כמו בבתי מלון. נכון, גם על זה דיברנו, אפשר לתת אוכל ארוז.

מוזיאונים,

בסוף אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יוצרים איזה שהוא מתווה עם שכל לכולם, שהוא נוגע לכולם, והוא יהיה הרעיון המסדר בכל אחד מהתחומים שאנחנו מתייחסים אליו כשאנחנו מדברים על אותו סוג של אינטראקציה. אני בכוונה מחדדת את זה כי יש הבחנה בין הענף הזה לבין ענפים אחרים מבחינת אופי האינטראקציה. לכן אני חושבת, פרופ' גרוטו, שאם אנחנו נוכל להכניס את זה ולהתחבר גם לדיון הקודם על אולמות התרבות וב-1 בספטמבר לקבל מתווה שהם יוכלו להתחיל לפעול אז זה יהיה טוב לכולם, גם אם תצטרכו את העוד שבועיים היערכות, אבל לפחות אתם יודעים שיש אור ירוק. ושוב אני מוכרחה לומר גם כאן, אני תולה הרבה מאוד תקוות בתוכנית שלכם, בתוכנית של פרופ' גמזו, תוכנית הרמזור שתאפשר לרשויות המקומיות לנהל בתוך השטח שלהן את האירועים השונים ואת הפעילויות השונות בהתאם לרמת התחלואה שם ואני חושבת שזה יעזור לנו לעשות שכל בכל מה שקורה בתחום הזה, כמובן תוך כדי שאנחנו כל הזמן בוחנים גם את המצב הרפואי ואת מגמות התחלואה. אתה רוצה לומר משפט סיכום?

לבושתי לא כיתבתי אותך, אני מתנצל, שלחתי גם לשר וגם לסגנו, שלחתי את המכתבים לפרופ' רוני גמזו, במכתב השני פעם ראשונה אני כתבתי 'אני מתחנן'. בחיים שלי אני לא מתחנן, גם כשהייתי - - - אני קיבלתי את המכתב. אמנם לא כיתבת אותי, אבל זה הגיע אליי לתת מענה. אז יש שם מילה אחת שאמרתי שאני מתחנן, כי באמת בכיתי עם 12,000 עובדים ו-20 מיליארד שקל. 20 מיליארד שקל. אני יודע מה זה המספרים האלה. אז קודם כל אני מתנצל, אבל אם זה הגיע אליך מודה ועוזב ירוחם, תודה. אוקיי ואפילו תקבל תשובה והנה גם קיבלת התייחסות בלייב. אז אני ברשותכם מסכמת את הדיון שאנחנו מבקשים שעד ה-1 בספטמבר אנחנו נקבל תשובה והתייחסות לגבי עולם התערוכות עם תאריך יעד כדי שהם יוכלו להיערך ולהתארגן ואנחנו כמובן נעקוב כוועדה ונדרוש את התשובות בתאריך הזה.

נדמה שהתשובה היא חיובית רק מדברים על המתווה,

התשובה היא חיובית רק מדברים על האופן שבו זה יתנהל? אנחנו מבקשים שעד ה-1 בספטמבר אנחנו נקבל אל הוועדה את האור הירוק כדי שאתם תוכלו לפעול, כמובן לצד המתווה שיוסכם ואז גם תוכלו להתארגן לפתיחה. יופי, תודה רבה. תודה רבה לכם, הדיון נעול. הישיבה ננעלה בשעה 13:30.